הנשיאים. כבוד נשיא הרפובליקה של צרפת, כבוד נשיא מדינת ישראל, כבוד יושב-ראש הכנסת. (חברי הכנסת מכבדים בקימה את פני נשיא

(תרועת

כבוד ראש הממשלה חבר הכנסת בנימין נתניהו והגברת שרה נתניהו,

הממשלה, ראשת האופוזיציה, חברת הכנסת שלי יחימוביץ, שופטי בית-המשפט העליון, חברות וחברי הכנסת בהווה

ואנשי ימין, נציגי כל

בבית הזה מתקיימים דיונים סוערים ומתוחים בנושאים הרי גורל, הנוגעים לא רק בחיי היום-יום או בשאלות תקציב, סביבה

לא נשכח את אמיל זולא, שיצא להגנתו של דרייפוס, וצרפתים רבים אחרים, כמו למשל הסופר הנודע מוריס

זקוקים לסיוע בעת

היא נמצאת בליבת מעבדי המחשבים ותעשיית ההיי-טק

לשקם אמון שנסדק ותפתח פתח לשיתוף פעולה עתידי ולתקוות שלום. מכובדי נשיא הרפובליקה, העולם החופשי ניצב היום אל מול ניסיונותיה של איראן להשיג נשק להשמדה

בעצם מכל מקום בארץ הזאת. ובכן, הם לא הצליחו, לא לסלק אותנו מתל-אביב ולא להרוס

הם לא הצליחו

ישראל.

משהוקמה המדינה הם לא חדלו מלנסות להשיג את יעדם. וכאן, אדוני הנשיא, נעזרנו

אני אבוא לרמאללה, עלה על הבמה הזאת והכר באמת ההיסטורית,

היהודים הם עם בעל זכות להגדרה עצמית. בשלום-אמת יסתיימו כל התביעות של הפלסטינים כלפי מדינת ישראל, לרבות תביעות לאומיות על

מצגי הזוועה. אני זוכר גם את ביקורנו המשותף והמרגש בטולוז אחרי הטבח הנורא בבית-הספר היהודי שם.

שום ניסיון להפחיד אותנו,

נשיא המדינה שמעון פרס, Monsieur le President de la république Française, je suis très honorée et très heureuse de vous accueillir à Jérusalem, יושב-ראש הכנסת יולי אדלשטיין, ראש הממשלה בנימין נתניהו ורעייתו, שרי הממשלה,

חברי חברי הכנסת בהווה ובעבר, מכובדי סגל

בכלל. כי יכולת גרעינית בידיו של משטר פונדמנטליסטי

והיא מסכנת את שלום

יודע,

שדוגלת בפתרון שתי מדינות לשני עמים מימים ימימה.

מנהיגים כעת את האופוזיציה, ואיננו חלק

רבות בעיבוי המטרייה הבין-לאומית, שהיא חיונית בהגעה להסדר. נקודת המוצא שלכם חשובה לנו, ואנחנו יודעים להעריך את האיזון שלכם ואת העובדה שאתם רואים את התמונה כולה, ולעמדה הזאת שלכם יש הכוח שלה. מילה על

פנאטיות, של שנאת זרים, ימצאו מולן את צרפת שתחסום את דרכן, ואין לי אלא להצדיע לך על הדברים האלה. הסובלנות הזאת והוקעתה של שנאת האחר באות לידי ביטוי במדיניות שלך, שאני עוקבת אחריה בעניין רב. בדיוק לפני חצי שנה, ביום הזה, בתאריך הזה, חתמת על החוק שמאפשר נישואים

ללא הבדל גזע,

ומין.

חרתה המהפכה הצרפתית על דגלה את עקרונות החירות, השוויון והאחווה, וזה מבטא בעיני באופן העמוק ביותר את השותפות בין צרפת וישראל. תודה רבה. (מחיאות כפיים) תודה ליושבת-ראש האופוזיציה, חברת הכנסת שלי

האור. ישראל

תוצר של רצון שאי-אפשר היה לעמוד בפניו, אותו רצון שביטא באופן נבואי ממש תיאודור הרצל כאשר אמר שהעולם כולו ישוחרר על-ידי שחרורכם, שהעולם יתעשר על-ידי עושרכם,

ביצירתיות שלהם את העולם. הם אפשרו לעולם להיות עולם טוב

ובו בזמן אותם היהודים לא הפסיקו להפנות את מבטם לכיוון הארץ הזו,

אתם הצלחתם להפוך למרכז עולמי של חדשנות. אתם גם נתתם לעולם מדענים גדולים כמו דן שכטמן, ורבים-רבים אחרים שלא אזכיר כאן, שקיבלו פרסים

אילו ב-1791 היא לא הייתה הראשונה, והזכרת

כבוד יושב-ראש

בגלל הייעוד שלה בחברותה הקבועה במועצת הביטחון, וצרפת רוצה להמשיך להיות מחויבת ומגויסת. זוהי חובתנו. העקרונות שלנו עבור האזור הזה, אתם מכירים אותם,

שהוקמה מדינתכם. אנחנו תמיד חשבנו וחושבים שישראל יש לה זכות וחובה להגן על ביטחונה,

שצרפת נמצאת כאן ואנחנו הידידים שלכם. אבל אנחנו צריכים להרחיק לכת ולהוכיח ולהראות זאת,

זוהי ארץ שהיא עצמה תוצר של היסטוריה ארוכת ימים,

לא, לא, לא באיזה הבטחות

לא.

שינויים אדירים,

ואנחנו צריכים היום לגרום לכך שהמדינות המרכיבות

אך איך לא נזכיר את הדרמה הסורית?